אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. היום יום שני, כ"ה באלול התש"ף, 14 בספטמבר 2020. אנחנו נמצאים בדיון מהיר בנושא עיוות מדיניות הפטור מארנונה,

שיזמה חברת הכנסת מיכל שיר ושאושרה על ידי נשיאות הכנסת. נמצאים איתנו נציגים שונים של הגורמים הרלוונטיים, גם משרד הפנים, גם משרד האוצר, גם ממועצת האופטומטריסטים וכל מי שרק נוגע לדבר. נדמה לי שהכי טוב שחברת הכנסת שיר תפתח את הדברים. תודה רבה אדוני היושב-ראש. אני אפתח במספר מילים ואז אני אשמח שאנחנו באמת נשמע את הנציגים, הן אלה שכואב להם והן אלה שאמונים על הפתרונות. אני אתחיל בכך שהדיון המהיר לא כל כך היה מהיר מאחר ובאמת הוא נגע במצוקה שהייתה קשורה לסגר הקודם, ואנחנו אוטוטו כבר לקראת הסגר הבא. הבעיה עוד לא נפתרה עוד מהפעם הקודמת, להבדיל מהרבה מאוד עסקים או מגזרים או ענפים שונים שכן נמצא להם פתרון בתקופה הזו. יש כ-600 חנויות אופטיקה קטנות של עצמאיים, חנויות רחוב, שהם הוגדרו בתקופת הסגר הקודם כעסקים חיוניים. אם למישהו נשברו המשקפיים או יש איזשהו מקרה חירום, אז הוא באמת יכול להגיע אליהם. בעוד ששאר העסקים החיוניים הרוויחו בגדול, אפילו לפעמים, בתקופת הסגר, חנויות האופטיקה של הרחוב נמצאות בהפסדים של בין 80% ל-90%. זה ממש הפסדי ענק, כי בינינו, יש הבדל בין לתקן את המשקפיים לבין לקנות עכשיו משקפי שמש בתקופת משבר. כל העסקים חוץ מהחיוניים קיבלו פטור מארנונה. אפילו רשתות האופטיקה הגדולות שנמצאות בתוך הקניונים, גם הן קיבלו פטור מארנונה כל עוד הן כמובן יושבים בתוך קניון או איזשהו מתחם כזה שקיבל בעצמו פטור. העסקים האלה, 600 חנויות הרחוב האלה, הם גם בהפסדי עתק והם גם משלמים הון עתק על ארנונה מאחר והם מוגדרים כחיוניים מצד אחד, אבל ממשיכים לשלם ארנונה מהצד השני, שזה איזשהו אזור ביניים שגורם להם פשוט לקרוס כי זה לא אפשרי. בסוף זה מסתכם לכסף, כמה כסף הם צריכים. תחזיקו חזק כי מדובר בסכום שהולך למוטט כאן את המדינה. מדובר במיליון וחצי שקלים. אני בתמימותי שאלתי אם זה מיליון וחצי לחודש.

העלות הכוללת ל-600 חנויות הרחוב הללו, מדובר על מיליון וחצי

שיגרמו לאנשים שהם מצד אחד עסק חיוני אבל מצד שני לא משתמשים בהם כל הזמן והם כן בהפסדי עתק, לא לשלם את הארנונה שגורמת להם לקריסה נוספת. משרד הפנים נכון להיום, להבנתי, לא מוכן לשמוע בכלל מהנושא הזה. מבחינתם הם פתרו את זה ברגע שהם פטרו את הקניונים ואת חנויות האופטיקה הגדולות שיושבות בפנים. אף אחד לא נתן את הדעת על חנויות רחוב קטנות. משרד הכלכלה בתקופתו של השר אלי כהן מאוד הסכים עם זה והעביר את זה גם לסוכנות לעסקים קטנים, אבל מאז שום דבר לא התקדם. אנחנו עברנו את הסגר הקודם. לא נמצא להם פתרון. הם כן צריכים לקבל רטרואקטיבית על הסגר הקודם. אנחנו בואך סגר חדש ויש פה 600 בעלי עסקים קטנים שהולכים וקורסים, וחייבים לתת עליהם את הדעת.

תודה, גבירתי. אדי מרקוביץ', בבקשה אדוני, בוקר טוב.

מועצת האופטומטריסטים בישראל. אני מבקש קודם כל להודות לחברת הכנסת מיכל שיר על כך שנרתמה לטובת המועצה, לטובת חנויות האופטיקה, בצר להן, ואני מבקש להודות לכבוד היושב-ראש.

להבין דבר אחד, בזמן משבר הקורונה המדינה חייבת לתפקד. המדינה לא יכולה לתפקד בלי עיניים, עם כל הכבוד. הרופאים חייבים לטפל בחולים, כוחות הביטחון וכוחות ההצלה חייבים לתפקד. אפילו הטייסים שטסים למעלה ומגנים על שמי המדינה, חייבים לטוס ולראות. טייס שיוצא לפעילות מבצעית, חייב לראות, ואם נשרטות לו העדשות, מישהו צריך לתת לו מענה, ואת אותו מענה נותנים חנויות הרחוב, לא חנויות הפאר שנמצאות בקניונים כאשר הקניונים סגורים. אותן חנויות זה אנחנו, אותם חברי מועצה. מכוח הצורך הזה אותן חנויות או כלל מקצוע האופטומטריה הוכרז כמקצוע חיוני,

באותו רגע שאנחנו מצד אחד מוכרזים כמקצוע חיוני, מצד שני באים ומחריגים אותנו מההנחה הכוללת של הארנונה שניתנו לכלל המשק שעדיין תפקד, קרי אותן חנויות אלקטרוניקה שהרוויחו הון תופעות. עיניי לא צרה, עינינו לא צרה באותם אלה שהרוויחו מהקורונה, אבל הסופרפארם הרוויח בגדול, הגדיל את המחזורים שלו גם לפי הדוחות. הסופרפארם וחנויות המזון וכו', ושוב, עיני לא צרה בהם. אנחנו הפסדנו כי סך הכול כל מה שעשינו זה היה להחליף עדשות, להחליף מוטות, לשים בורג. אני פה לא אבוא ואלאה אתכם, אבל אני יכול לשלוח לכם לראות את חנויות האופטיקה כשאתה מחליף בורג או מחליף פד למשקפיים. מי שמרכיב משקפיים יודע מה זה. אנחנו שם קרסנו בגדול. שלחתי לוועדה דוחות מבוקרים של רואי החשבון, ששם ירדנו בין 80% ל-90% ברמה ארצית לכלל חנויות האופטיקה. אותו פרמדיק שנוסע באמבולנס לחלץ יולדת או לתאונת דרכים או כל מה שקורה, בלי משקפיים הוא לא יכול לראות. אותו כבאי שהולך לכבות שריפה, לא יכול לראות. אני לא צריך לפרט. כולנו יודעים על מה מדובר. גם אם זה לא מיליון וחצי כמו שאומרת חברת הכנסת, וזה יגיע לשני מיליון, אז אנחנו לא נלך לאיבוד מבחינת התקציב, אבל לאותה חנות אופטיקה קטנה של 40 50 מטר שיושבת בפאתי הרחוב, אנחנו מדברים בשבילם, זה הרבה מאוד כסף. אני לא אומר, בוא ותן להם כסף, אבל אפשר לזכות אותם בחיוב של החודש הבא. בשבילם זה עולם ומלואו. רוב חנויות האופטיקה הן חנויות משפחתיות. אני לא בא להגיד שהיום התפיסה של הקהל על מקצוע האופטומטריה היא דעה מוטעית, כי היום כלל האופטומטריסטים הם אופטומטריסטים אקדמאיים. לא נלבן כרגע, זה לא המקום ולא הזמן להפליג במקצוע האופטומטריה. בואו נדבר באופן פרקטי. אנחנו נכנסים כרגע לסגר חדש. אנחנו צריכים לתת אינסנטיב לחנויות האופטיקה, כי במסגרת סגר חדש אותן חנויות, וחלילה אני לא בא להעמיד תנאים. אנחנו נמצאים פה ואנחנו נירתם למאמץ. כן יפצו אותנו, לא יפצו אותנו, אנחנו מקצוע רפואי גרידא. אנחנו ניתן את כל העזרה ואנחנו נירתם, אבל צריך לעזור לנו. אדוני, אקח אותך כדוגמא. מה עלות תשלום ארנונה דו-חודשי שאתה משלם? תלוי בגודל החנות. אני מדבר על החנות שלך. זה יכול להגיע ל-2,000 3,000 שקל לחודש. אתם קיבלתם פיצוי מהמדינה כעסקים כמו כל שאר המדינה? לנו יש חנות גם ברחוב וגם בקניון.

לא דיברתי על פיצוי ארנונה, דיברתי על פיצוי כללי על פגיעה במחזור. בחנויות של הקניון קיבלנו. בחנות של הרחוב לא קיבלתם פיצוי בכלל?

כשאתה מדבר על החנויות ברחוב, לא קיבלנו פיצוי כי הן עבדו. חנות ברחוב לא מקבלת שום פיצוי על פגיעה במחזור?

בחנויות בקניון קיבלנו. תודה, אדוני. כאילו מצד אחד עסק חיוני והמדינה מסתכלת עליו כעסק חיוני שנשאר פתוח. אבל לדעתי הפיצויים היו בגין ירידה במחזורים גם בתקופת הסגר. אמנם הדיון הוא על הארנונה, אבל כדי להבין את הקונטקסט הגדול. הטענה אומרת, נפגעתי במחזור אבל אני עדיין משלם ארנונה. אחרים, פטרו אותם כי הם סגורים. אני שואל האם היה פיצוי בגין ירידה במחזור בלי קשר לארנונה?

האחת לא עסק חיוני, מקבלת פטור מארנונה ומענק ופיצויים. השנייה משלמת ארנונה ואולי מקבלת פיצויים. אז זה מה שאני רוצה לדעת, האם יש את המענק הזה? עדיין הן שתי חנויות שחוות את אותם הפסדים. נושא מס הארנונה ברור. הם עסק חיוני כי צריך את העדשות, אבל הם בסוף משתכרים ממכירת משקפי שמש, מדברים אחרים, מתנועה ברחוב. מה שבעצם נאמר כאן, וזה מה שאני לא מצליח לקבל תשובה, האם ניתן מענק

חנויות אופטיקה ברחוב שהיו פתוחות בתקופת הסגר? האם הם קיבלו מענק על הפסדים? זו השאלה הבסיסית. אלה שהיו בקניונים קיבלו מענק. אלה שהיו ברחוב, לא. אני מעריכה שכן. אני גם מעריך שכן, אבל בואו נבדוק את זה. תודה רבה, אדוני. אבל זה עדיין לא סותר את העניין. מה שאומר פה מר מרקוביץ', שיש להם עדיין הוצאה נוספת של ארנונה. לתקופה של כמה? חודש וחצי.

הם גם נשארים פתוחים,

יש להם הוצאות שוטפות רק מהעובדה שהם נשארים פתוחים לעומת עסק שהוא סגור ומקבל פיצוי. עסק שפתוח, ברגע שפתחת אותו, התחלת לשלם את החשמל, התחלת לשלם את המים, התחלת לשלם על ניקיון, פתחת אותו. כשאתה עסק קטן, אתה מרגיש את זה בנימי הדם שלך. אתה יורק דם בכל פעם שאתה פותח. מה שנקרא, על העלאת המתג אתה כבר משלם. בדיוק. בואו נפנה לסיון להבי, מנהל אגף בכיר ותקציבי פיתוח במינהל הרשות המקומית,

כדי לקבל פרספקטיבה טיפה יותר מקצועית ואת עמדת המדינה. בוקר טוב, אדוני. בוקר טוב, אדוני, מה שלומכם?

כולנו כמהים לשמוע מה יש למשרד הפנים לומר. אני אנסה לעשות סיפור ארוך-קצר. במתווה הראשון הממשלה החליטה לסייע בהנחה בארנונה לעסקים. אחרי ההחלטה הזאת שבמסגרתה גובשה המסגרת התקציבית, היו צריכות להיכתב תקנות. תקנות הן דברי חקיקה שהיה צריך לנסח אותן בצורה משפטית כדי שהרשויות ידעו מי זכאי להנחה ומי לא, ובגין זה קיבלו גם שיפוי מהמדינה עבור ההנחות שהן נתנו. השרים בעצם החליטו, שר האוצר ושר הפנים, לגרוע מתוך רשימת הזכאים להנחה מספר סוגי עסקים. חלקם הוגדרו על פי הסיווגים הראשיים שלהם.

כל נכסי המגורים, כמובן אמרנו, הם בחוץ, וגם סיווגים ראשיים אחרים כמו בנקים, חברות ביטוח, הוחלט שלא יקבלו הנחה. בנוסף הוחלט שנכס של המדינה לא יקבל הנחה, וגם נכסים מתוקצבים. יתרה מזאת הוחלט שעסקים שלא נפגעה הפעילות שלהם מכיוון שהם הוגדרו כחיוניים, ואני שמח שהממשלה הבינה שחנות אופטיקה היא עסק חיוני, לא יקבלו הנחה. מר להבי, אני עוצר פה שנייה כי זו הנחת עבודה שנראה לי שהיא מקור הבעיה. הוא פשוט אומר שהוא פתוח. הוא לא אומר שהוא לא נפגע. תן לי ברשותך עוד דקה הסבר ואני מניח שנגיע לתובנה. בפעימה הראשונה של ההנחות בארנונה לא היה קשר בין המחזורים העסקיים של העסקים לבין ההנחה. ההנחה ניתנה גורפת. לצורך העניין, מפעל שייצר מסכות חד פעמיות, שעשה פעילות ענפה בתקופה הזאת,

עדיין היה זכאי בהנחה. את ה"טעות הזאת" תיקנו עכשיו בתקנות החדשות, שעכשיו במתווה השני של הארנונה יקבלו הנחה רק מי שבאמת ירד לו מחזורים. כל מי שהיה פתוח על פי התקנות להגבלת פעילות של משרד הבריאות, אנחנו לא כתבנו את התקנות, לא היה זכאי להנחה, בין אם הוא הרוויח ובין אם לא. יכול להיות בית מרקחת אחד בקניון שהיה פתוח והרוויח, ובית מרקחת אחר ברחוב שלא הרוויח. שניהם לא קיבלו הנחה מכיוון שיכלו לפעול. אם עסק ברחוב החליט שהוא לא פותח מכיוון שאין לו כדאיות כלכלית, זה עדיין לא מזכה אותו בהנחה בארנונה. כדי לא לסבך את התקנות ולא להמציא כללים חדשים של זכאות להנחה, אנחנו בתקנות שלנו פשוט הפנינו למשרד הבריאות. כל מי שעל פי משרד הבריאות יכול היה להמשיך ולפעול, לא זכאי להנחה. אני אסיים ואגיד מילה אחת לגבי הקניונים. התקנות פורסמו ב-21 באפריל ואנחנו פרסמנו תיקון ב-19 במאי מכיוון שהפנו את תשומת ליבנו שחנויות האופטיקה בקניון, על פי משרד הבריאות, לא יכלו לפתוח.

לכן הן הוחרגו והחנויות זכאיות להנחה מכיוון שהן לא היו עסק חיוני ולא יכלו לפתוח. בוא תגיד את זה בצורה כזאת: הרשתות הגדולות מקבלות את הפטור, בעוד הקטנים קורסים. בעוד הגדולות, אפשר לקנות אצלן גם את הסבון ומשחת שיניים ומוצרים נוספים והם מרוויחים או יכולים, הם בעלי פוטנציאל להרוויח, חנות קטנה ברחוב שבדרך כלל משתכרת ממשקפי שמש בנוסף להחלפת עדשות,

אין מה לעשות,

מדובר על 600 חנויות הרי בסך הכול. שיסתדרו. זה בעצם מה שאני מבינה ממה שאתה אומר. מה ששר הפנים אומר זה שהוא לא קובע מי פתוח ומי סגור. הוא מפנה לתקנות של משרד הבריאות. אדוני, אנחנו מבינים את המדיניות הזו. מי שפתוח, לא יקבל פטור. מי שסגור,

הנוסחה הזאת ברורה אבל קיימת התעלמות לחלוטין מאופי העסק. כשפארם או בית מרקחת פתוח ברחוב והוא לא מקבל פטור, על פי רוב ברור שעדיין יש לו פעילות עסקית כלשהי. אולי היא לא דומה לימי שגרה, אולי אפילו מוגברת בגלל הצורך במסכות, בצרכים אחרים, אינני יודע, אבל ברור שלא דין חנות אופטיקה כדין פארם או כדין חנות מחשבים שעכשיו היא אולי פורחת יותר כי עכשיו כולנו צריכים להחליף את המחשבים כי צריך זום וכו', ולא דין חנות אופטיקה כדין עסק אחר כמו מוצרי תקשורת. אני תוהה, על אף העובדה שקבעתם שזוהי התקנה, האם אין מקום היום לאור העובדה שיש פה כנראה תובנות אחרות, ככל שאתם מבינים שיש תובנות אחרות, האם לא נכון לשנות את זה כפי שתיקנתם ביחס לאופטיקות בתוך קניונים וכן להתייחס לעניין המחזור? הרי ברור גם לך שחנות אופטיקה שפתוחה ברגיל, אז מגיעים עוברים ושבים לרכוש או משקפיים חדשים או משקפי שמש, אבל כשהיא פתוחה בתקופה של סגר, אז לכל היותר יצטרכו כמו שנאמר פה, להחליף בורג, להחליף עדשה, במקרה הטוב מישהו ירצה לקנות משקפיים חדשים.

אנחנו בחרנו להפנות אל התקנות של משרד הבריאות. אנחנו לא רואים לנכון להחריג אף אחד בהקשר הזה. כן, אבל אתה חוזר על הדברים שאמרת. אני רוצה שתתייחס לדברים שאני אמרתי. שאלת האם משרד הפנים רואה לנכון להחריג את חנויות האופטיקה שברחוב. התשובה היא לא. אוקיי, והשאלה שלי, למה לא? אז אני עונה. התשובה היא שאנחנו לא רוצים להחריג אף ציבור של חנויות אלא להפנות לבריאות. כמו שיש מכולות שכונתיות קטנות שלא הייתה להן כדאיות אבל הן כן יכלו לפתוח, המחזורים שלהם לא נבדקו, אנחנו רוצים לשמור על זה פשוט, ופשוט כולם קיבלו הנחה. אתה רוצה לשמור את זה פשוט, אבל 600 חנויות קורסות בגלל הפשוט הזה. אתה מסתכל על זה במקרו, אתה לא מסתכל לאנשים בעיניים. יש פה אנשים, בעלי עסקים, עצמאיים. הם קורסים. אתה אמרת להם לפתוח כי הם עסק חיוני, ואתה לא משפה אותם על זה. את מי אתה כן? את הרשתות הגדולות שנמצאות בקניונים, אותם לא הייתה בעיה להחריג. יש כאן איפה ואיפה ברורה. אתה מדינה במשבר, אתה לא יכול להפוך את זה לפשוט.

בשביל זה במתווה השני,

קבענו שמי שיקבל הנחות זה רק מי שירד במחזורים, ואנחנו ביחד עם רשות המיסים בודקים כל עסק ועסק, וכל מי שירד במחזור יקבל הנחה. במתווה הראשון כולם קיבלו בלי יוצא מן הכלל. לא גרענו הנחה ממי שהרוויח בצורה משמעותית כתוצאה מהמצב, ולא פגענו באף אחד. כל מי שהיה פתוח בלי יוצא מן הכלל, לא קיבל הנחה. האם יש אפשרות בתחנות עכשיו, בגל השני, שאתם הולכים לשנות את הכללים, להוסיף כחריג את אותן חנויות שנפגעו במחזור בגל הראשון בעקבות העובדה שהן היו פתוחות, אבל מחזור העסקים שלהם היה כמעט אפסי או מה שלא יהיה, האם אפשר יהיה עכשיו לשפות אותם בגין זה? למיטב דעתי לא.

מכיוון שהמתווה כבר מתואם וסגור מול האוצר וכבר פורסם להערות הציבור. מר להבי, אני מעריך את התשובות שאתה נותן לנו, אבל התשובות שאתה נותן לנו הן תשובות

הן תשובות של כבר כתבנו, לא נפתח את זה עכשיו עוד פעם. זה תשובות של, צריך שזה יהיה פשוט, זה לא רלוונטי אם זה פוגע באחרים. זה תשובות שמי ששומע אותן מהצד, מזדעזע. הן תשובות שהן כאילו מנותקות. זה אמור לשרת מישהו בקצה. התקנות האלה שאתם כותבים הן לא כדי שהממשלה או הכנסת תאשר אותן ואז הן יפורסמו ברשומות ואז יהיה כתוב שמשרד הפנים פרסם תקנות. הן תקנות כדי לסייע למישהו בקצה. אנחנו פה מציפים בפניך או בפני הממשלה זרקור לקבוצת אוכלוסייה שניזוקה בעקבות ההחלטות של הממשלה, ולאור העובדה הזאת שעבר זמן ועכשיו אתם מעידים על עצמכם שאתם מתקנים את זה כי הבנתם שאולי יש פה משהו לפגם, האם אין פה מקום לשנות את זה גם כלפי מי שנפגע בסיבוב הראשון? התקנות, המטרה שלהן זה לא להיות ברורות לכולם ושוויוניות לכל אחד. לא, לא, אדוני. מטרת התקנות הן לא להיות ברורות. מטרת התקנות הן לעזור לאנשים. חד משמעית, לעזור לאנשים בצורה שוויונית. התקנות צריכות לעזור לעסקים. אנחנו מצפים שהתקנות יהיו פשוטות כדי שאפשר יהיה להבין אותן. בוא נאמר שהממשלה לא מתמחה בפשטות או בסרבול. אנחנו אומרים, הממשלה רוצה לבוא לעזור לעסקים, אז כותבים תקנות. המטרה שלהן זה לעזור, אז בוא נעזור גם אם הניסוח יהיה טיפה מסורבל וגם לעבוד טיפה יותר ולבדוק עוד כמה עסקים, לראות אם נפגעו במחזור או לא ואז לשפות אותם על אובדן הכנסה או על אקסטרה הוצאה מיותרת. הכללים שאנחנו קבענו הם פשוטים. אתה אולי תגיד שאני חוזר על עצמי, אבל כל מי שהיה פתוח וכל מי שהיה חיוני, לא קיבל הנחה. אם אנחנו נאשר לאופטומטריסטים, נצטרך גם לדון במכולות וגם בפארמים וגם בחנויות התקשורת שיטענו ויבואו ויגידו, גם אני פתחתי אמנם אבל ירדתי במחזורים שלי. הממשלה קיימה שני סבבים של סיוע בארנונה, אחד היה גורף לכולם בלי לשאול שאלות, כי בכלכלת משבר אתה צריך להזרים כסף לשוק, והשנייה ממוקדת יותר, ארוכה יותר ועוסקת בירידת פדיון של העסקים, שזה הרבה יותר מדויק אבל פחות יעיל. זה לוקח זמן וזה מצריך הגשה של טפסים. אני לא רואה מקום להחריג מתוך ההחלטות שלנו רק את עולם האופטיקה, מכיוון שזה יכול לפגוע בשוויוניות. אלו עוד ענפים החרגתם? פארמים החרגתם, אמצעי תקשורת, מחשבים, אופטיקה. בראש ובראשונה, אדוני, מרכולים, מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיסוקה במכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדת לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים. זה הכול לפי ההחרגות של משרד הבריאות. אנחנו לא קבענו שום כלל חדש. אם אני בעלת חנות אופטיקה ואני רואה שברחוב שלי עובר אולי בן אדם אחד ביום ולא שווה לי לפתוח. אני עסק חיוני אמנם, מוגדרת כעסק חיוני. לא שווה לי לפתוח. סגרתי. אני זכאית לפטור מארנונה או שבגלל שאני מוגדרת כחיונית אתם לא נותנים לי עדיין? את לא זכאית לארנונה מכיוון שאת מוגדרת כחיונית. מה שאתה אומר

זה שהחנויות, ה-600 האלה יסגרו כי אין להם זכות קיום כשהם פתוחים. לכו לרשתות הגדולות. האם אתה משרת את הרשתות הגדולות? כי בהחלטה הזו זה מה שאתה אומר להם לעשות. אתה אומר להם, שבו בבית, אל תפתחו, לא שווה לכם להדליק את האור בחנות. אתה שולח את הלקוחות שלהם אל הרשתות הגדולות, שלהם אגב כן נתת פטור בארנונה בקניון, אז אל תגיד לי שאין פה אפליה, ותתקנו את זה בהקדם, כי אם אתה נותן להם את האופציה לסגור כי אין להם זכות קיום כשהם פתוחים במהלך סגר, לפחות שיהיה לך את הדיגניטי הבסיסי לא לקחת מהם ארנונה כשהם סגורים, אם אין לך כשהם פתוחים ולא מרוויחים. אתה מבין, אדוני היושב-ראש? גם כשהחנות סגורה הם גובים ארנונה. אני מציע שנעבור למשרד האוצר כדי לראות מה עמדתם בנושא הזה. זה סותר את כל עקרונות התחרות במשק, אני חייבת להודות,

אדוני היושב-ראש, ואני גם מודיעה לך כיושבת-ראש השדולה להגברת התחרות במשק, אני הולכת להיכנס בזה בכל הכוח.

חברת הכנסת שיר, בואי נתמקד. בואו נעבור למעין ספיבק, רכזת פנים באגף תקציבים במשרד האוצר.

יש כאן שתי סוגיות נפרדות. לסוגיית השאלה כיצד נבחרו הסיווגים וסוגי העסקים שעבורם ניתן הפטור בארנונה, לזה סיון התייחס. אני אתייחס לסוגיה של מקור תקציבי אותו מבקשים כרגע. חוק יסוד משק המדינה עודכן בזמנו ושיקף באופן מלא את סעד ההנחה בארנונה כפי שניתן, כך שכל צעד כרגע שדורש מקור לתקצוב, אין לנו כרגע מקור לתקצב אותו. הסוגיה לגבי האם מדובר בשני מיליון או מדובר בשישה מיליון, לכאן או לכאן אין לנו מקור לתקצב את זה.

אני אגיד שאנחנו כן פעלנו בלוחות זמנים מאוד צפופים באותו הזמן, ומתוך הבנה שאנחנו רוצים לתת תשובה מהירה ורלוונטית בתקופה שבה הרבה עסקים נמצאו במשבר. אנחנו באמת יצרנו מנגנון מהיר שלא יכול היה לעשות הפרדה מבוססת על רווחיות והכנסות של העסק, וכמו שסיון ציין, אנחנו אמרנו בחודש וחצי חודשיים האחרונים על יצירת מנגנון שכן ייתן את ההנחה בארנונה בקורלציה לאותה ירידה בהכנסות. גבירתי, גם התשובה שלך לא פחות ממקוממת,

פתחת ואמרת את המשפט האולטימטיבי של כל רפרנט או כל רכז במשרד האוצר, אין מקור תקציבי. כשהחלטתם על פטור מארנונה או על שיפוי הרשתות המקומיות במתן 100% פטור מארנונה, לא בדקתם מקור תקציבי. קבעתם שכולם מקבלים פטור מארנונה, וכדי שזה יהיה פשוט החרגתם את מי שהוא עבודה חיונית. את בוודאי תודי בפניי שלשנייה לא בדקתם מה העלות התקציבית של מתן פטור או אי מתן פטור לחנויות אופטיקה. בוודאי לא בדקתם באותה החלטה מהירה כמו שאמרת, עשינו משהו מהיר, מה ההשלכות של החרגה נגיד של חנויות האופטיקה או של חנויות אחרות שנאלצו להיות פתוחים או שהוחרגו מכיוון שהם הוגדרו כעסקים חיוניים ועל כן היו פתוחים אבל עם אפס מחזור. לא בדקתם את זה. כשהחלטתם שנותנים את הפטור מארנונה, קבעתם שזה הפטור. קבעתם מסגרת תקציבית. במסגרת זה ניתן הפטור. גם את יודעת וגם אני יודע כמי שהגיע מהשלטון המקומי וניהל עירייה, אחת מהגדולות בישראל, שאם עכשיו אני אלך למנות את כל חנויות האופטיקה בעיר שבה אני מתגורר, אני אגיע אולי ל-10 20 חנויות של אופטיקה שיהיו פתוחות. אם אני אחריג מהן את אותן חנויות שנמצאות בקניון, שהן לדעתי משהו כמו חמש חנויות, אז אני אגיע למצב שבו יש נניח 15 חנויות אופטיקה בעיר שבה אני גר. עכשיו תגידי לי כמה נזק כלכלי הפטור הזה מארנונה לשלושה חודשים ייצור נזק כל כך אדיר לרשויות המקומיות, עכשיו אני מדבר איתך פרטנית, לכל רשות ורשות וברמת המקרו גם למדינה? כי בסוף כשאת פורטת את זה לחיים עצמם, אז את מגיעה למצב שבו עסק ישופה נגיד ב-6,000 שקל, ב-8,000 שקל, ב-10,000 שקל ארנונה, זה נראה קצת הרבה אבל בואי נניח. על מה אנחנו מדברים פה? עכשיו תסבירי לי שוב את המשפט הראשון שלך, שאין לך מקור תקציבי לדבר הזה. אני עדיין עומדת מאחורי המשפט הראשון, כבוד היושב-ראש.

כשהחרגתם את האופטיקות בקניונים, מצאתם לכך מקור תקציבי? התשובה היא כן. איך פתאום החרגתם?

זה לא היה בתכנון שלכם, הפטור של האופטיקות בקניונים. ואם אני זורם בתשובה שלך, אז אחרי תקופה מסוימת החלטתם שגם אותם תשפו. מאיפה המקור התקציבי הזה הגיע? בשביל התשובה המלאה למה שאתה אומר, אני הייתי מציעה שיצטרף אלינו מישהו ממרכז השלטון המקומי, כיוון שהשיפוי נחתם בעצם מול מרכז שלטון מקומי ומול השלטון המקומי, ואם נעשה בסוף שינוי קטן שיצר ירידה בהכנסות של הרשויות המקומיות, הן אלה שספגו אותו כיוון שזה נחתם עוד לפני. השיפויים לרשויות המקומיות נחתמו עוד לפני. כן, אבל זה דבר שגם אפשר לתקן. מה שמתסכל בתוך העניין הזה, הוא שאם יש איזה בעיה בהסכם ואנחנו מוצאים בו פגם מסוים אחרי תקופה, אז למה לא לתקן אותו? למה לא לרפא את הפגם הזה? למה לדבוק בו כי ככה החלטנו? יש לנו פה את נציג שלטון מקומי?

אני נציגת השלטון המקומי. אני סגנית מנהל היחידה הכלכלית במרכז השלטון המקומי. שמעת את הדיון שהתקיים. בואי תאמרי לנו מה עמדתכם בנושא הזה. בעצם בתקנות הפטור מארנונה אנחנו לא קובעים מי זכאי. אנחנו מקבלים איזשהו מודל. אנחנו דנים על השיפוי שהרשויות יקבלו אבל אנחנו לא קובעים מי זכאי. אם משרד הפנים יוציא תקנות או איזושהי החלטה שהוא נותן את הזכאות לחנויות האופטיקה, אז אנחנו מתנהלים לפי הזכאות הזאת. גם במודל החדש אנחנו לא מתייחסים למי זכאי. זה לא מענייננו. אוקיי, אני מבין שאתם כאילו פאסיביים בהקשר הזה, אבל אתם בדקתם אולי מה המשמעות הכלכלית של מתן פטור לאותן חנויות אופטיקה בתקופת הסגר? אנחנו לא יכולים לתת שום פטור, שום הנחה בלי אישור משרד הפנים, אז לא בדקנו לא להם כמו שלא בדקנו לעוד עסקים שאולי נשארו פתוחים או נסגרו למרות שהוגדרו כחיוניים. אין לנו אפשרות לעשות דבר כזה. אין לך שום יכולת להעריך מה המשמעות של מתן פטור לחנויות האופטיקה בעיר? אני לא מכירה את הנתונים האלה. אין לנו אותם. אנחנו יכולים לנסות ולאסוף, אבל שוב אני אומרת, גם אם רשות תרצה לתת את הפטור, היא חייבת אישור. זה ברור. ברור שהכלים הם בידי הממשלה. אני רוצה לדעת מה הפגיעה תהיה ברשויות המקומיות ככל שיוחלט על מתן זיכוי לאותם תשלומים ששולמו בגל הראשון. אין לנו מידע כרגע לדעת את זה. טוב, תודה רבה. הנה, מעין, פנינו לשלטון המקומי ולהם אין מידע על הפגיעה, ואני אומר לכם שהפגיעה לא גדולה. אני אומר לך, מעין, שהפגיעה בשלטון המקומי, בטח לא ברמת הפרט של כל עיר ועיר, הפגיעה היא לא גדולה, וגם הפגיעה במדינה, אני מעריך שהיא לא משהו שמשרד האוצר לא יוכל לעמוד בו.

דנה יארק. אני היועצת המשפטית של מועצת האופטומטריסטים. אני חושבת שמה ששמענו ממשרד הפנים הוא לא פחות ממקומם. אם צריכה להיות החלטה שתילמד בקורס למשפט מנהלי איך לא מקבלים החלטה במשפט המנהלי,

יש פה החלטה שקבעה באופן גורף שכל מי שיכול היה להיות פתוח, לא יקבל פטור, בלי בכלל לבדוק את המסד העובדתי הרלוונטי ובלי בכלל להבין את רמת הפגיעה ואת השונות בין סוגי העסקים השונים. לבוא ולהגיד, אבל אולי יש מכולת שגם לא מכרה, זה באמת לא ראוי היה להישמע. אנחנו מדברים פה על ענף שלם שבאופן גורף כלל חנויות האופטיקה נפגעו. אין פה אמירה בכלל שהנתונים שהצגנו הם לא נכונים, ולא סתם. חנות אופטיקה, גם אם היא הייתה פתוחה, חנות קטנה ברחוב, מי שבא אליה, בא כי הוא היה צריך משהו באופן חירום. אף אחד לא הלך לקנות משקפי שמש. גם לא הלכו לעשות סתם בדיקות ראיה. הלכו רק אם זה היה קריטי, והנתונים שאנחנו הראינו הם צניחה משמעותית בהכנסות של כלל חנויות האופטיקה הקטנות, לפחות 68% בחודש אפריל ואפילו יותר מזה. יש ירידה משמעותית בכלל חנויות האופטיקה, לכן אי אפשר להשוות את חנויות האופטיקה שהיו פתוחות, כי לא הייתה ברירה, כי זה באמת מוצר חיוני, למכולת או לחנות מחשבים או לפארם או למרכולים. זה פשוט לא אותו דבר. הנפנוף בדגל האפליה הוא פשוט לא רלוונטי. האפליה היא אפליה של העסקים הקטנים שהם חנויות האופטיקה מול העסקים הקטנים האחרים. אם נתתם פיצוי בדמות פטור מארנונה, תיתנו אותם למי שזקוק לזה, לא כי ככה היה לכם נוח לקבוע ובזה הסתיים העניין. גם הטענה שאי אפשר בתקנות החדשות לתקן את הפגם, הוא פשוט לא נכון. העובדה שכבר קבענו, זאת לא עילה לא לתקן. אנחנו עדיין באותה שנת מס ואין שום בעיה להכניס דרך התקנות החדשות תיקון לתקנות הקודמות ופשוט להסיר משם את חנויות האופטיקה שהיו פתוחות.

זאת דרך פשוטה, דרך קלה ואין שום מניעה לא לעשות אותה בעת הזו, ולא לחכות ולהגדיל את הנזק כבר לקראת הסגר הקרוב. אני מודה מאוד מאוד לוועדה הנכבדה על הנכונות שלה ועל האמירות שלה בעניין הזה.

יש פה נציג ממשרד הכלכלה?

אנחנו בעבר תמכנו בזה ואנחנו גם עכשיו תומכים בזה, אבל זה הגדרה שנקבעה על ידי משרד הפנים ומשרד האוצר לאיזה עסקים הגיעה הנחה בארנונה. במתווה החדש כן ניתן מענה לגבי הפגיעה ולא לפי סוג העסק, אם הוגדר חיוני או לא חיוני. יש לנו נציג שם בשיתוף למתווה, לקבוע את הפגיעה בעסקים לפי המחזור ולא לפי ענף חיוני או לא חיוני, כי גם עסקים שהוגדרו כחיוניים, הם נפגעו וגם אותם צריך לשפות בעניין של ארנונה ולא רק בפיצויים ומענקים. איפה זה עומד היום?

משרד הפנים יכול להגיד. אני יודעת שכבר אושר מתווה ועובדים על לצאת בקרוב - - - אני מציע, ברשותכם, לסכם את הדיון מכיוון שאנחנו צריכים לסיים.

להגיד באופן אישי שזה אחד הדיונים המתסכלים שעברתי בכנסת. אין חולק על עצם העובדה שמחזור הכספים של חנויות האופטיקה ניזוק בצורה קשה ביותר עקב מגפת הקורונה, בעיקר בתקופת הסגר של הגל הראשון.

ברור לכולם שהיה צורך בשמירה על חנויות האופטיקה פתוחות בתקופת הסגר כדי לספק מענה לאנשים עם בעיות ראיה ובכלל, וטוב שהיו פתוחות. תשובת משרד הפנים ולצידה גם תשובת משרד האוצר בהקשר למצוקה ולפגיעה אשר נוצרה בחנויות האופטיקה, אני חייב לומר, מקוממת ומאכזבת. הייתי מצפה מהממשלה ובעיקר מנציגיה, אנשים בשר ודם, להיות אמפתיים, להתחשב, לומר אולי שהדברים מורכבים אבל ראוי לבחון אותם, ואפילו לתקן, רחמנא ליצלן, ככל שיידרש וככל שיימצא שנעשה עוול. אולי אפשר אפילו לחשוב בתקנות החדשות איך אפשר לתקן את הפגם. אני קורא לממשלה, על אף העמדה המאוד מקצועית ומאוד פשוטה,

תיקון של המצב הזה לאור הסוגיות שעלו כאן בדיון הזה, ולבחון איך אפשר לסייע לאותם עסקים קטנים שנאלצו להיות פתוחים

המחזור שלהם היה אפסי. גם נורא קל לבחון את זה. תקבעו החלטה שמחזור שירד ב-90%, יקבל פטור מארנונה, ואם הדבר הזה יוכח, יינתן פטור. אני קורא למשרד הפנים ולמשרד האוצר

דבר ראשון עם עצמם, לעשות קצת חשבון נפש, לחשוב על הדברים שנאמרו פה בוועדה, אבל גם עם נציגי אותם עסקים שנאלצים לפתוח בתקופת הסגר אך מחזור ההכנסות שלהם הוא אפסי, כדי לראות איך אפשר להגיע לפתרונות אפשריים תוך הבנת הגורם המתאים ביותר לטיפול בנושא הזה. לך אני קורא, חברת הכנסת שיר, לאור העובדה שמגיעות אלינו בקרוב תקנות, כי אנחנו שמענו שמגיעות תקנות ואני מניח שהן יגיעו לוועדת הכספים של הכנסת, לבחון אפשרות להוסיף את תיקון הפגם ככל שהדבר יידרש. אני מודה לכל המשתתפים על ההשתתפות הערה ואני מאחל לכולם בריאות ושנה טובה. תודה רבה, הישיבה נעולה.